אנחנו נתחיל. אני מאוד רוצה לכבד את הזמן של אנשים אז אנחנו תמיד נתחיל בזמן ומקווה שגם נסיים בזמן, אלא אם כן הדיון יהיה עד כדי כך סוער שנצטרך עוד כמה דקות. בשלב זה אנחנו מקווים שחברי הכנסת הנוספים יצטרפו אלינו,